צהריים טובים, אנחנו ממשיכים לדון בהצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים,

זה צריך להיות לפי סעיף 8(1). סעיף 2 נוגע למידע

להעביר מידע בשלבים עוד לפני הרשעה - גם בשלב